שלום וברכה. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת. הנושא שלפנינו היום תאמינו או לא פטור מחובת הנחה להצעת חוק התפזרות